אני מתכבד לפתוח את הישיבה בבקשה להחלת דין רציפות על הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון עבודת נוער בהופעות וצילומים). רק אם אפשר הסבר קטן. בבקשה. הדיון הוא בבקשה להחיל דין רציפות. כן, אנחנו לא צריכים לדון אלא רק על הפרוצדורה. דיון קצר עם עיקרי ההסבר. אם הוועדה מחליטה שהיא תמליץ למליאה להחיל, אז זה יעלה בעצם במליאה להצבעה.

יקצר את התהליכים כי הנושא הוא באמת חשוב ואין טעם עוד פעם - - - ואז ההצעה תיחשב כאילו עברה בקריאה ראשונה בכנסת הזו.

ההצעה הזו בעצם נדונה פה, יוזמה פרטית של חבר הכנסת רון כץ שגם נתן את הסכמתו, וחברת הכנסת לשעבר לימור מגן תלם. זה עבר בקריאה ראשונה וגם אושר בשנייה, שלישית בוועדה, הונח במליאה אבל לא הספיקו להעביר את זה בסוף הכנסת ה-24. ההצעה, המטרה שלה היא ליצור הסדרה של כל הנושא של הופעות, פרסום ודוגמנות של צעירים קטינים אבל מגיל 15, כי עד גיל 15 חוק עבודת נוער והתקנות יוצרים הסדר יחסית הדוק עם היתרים, עם תנאים שצריכים לעמוד בהם ועם פיקוח. מגיל 15 ומעלה הרבה פחות מוסדר, ופה זה התחיל מרצון שיהיה ליווי ממש של הורים או מישהו בגיר מטעם המשפחה כדי לצמצם, להפחית תופעות של פגיעות שהיו עליהם. היו גם פרסומים וכנראה קורות גם בגילאים האלה בתחום הזה. גם בתחומים אחרים אבל גם בתחום הזה. בסופו של דבר בהסדר שגובש וגם על פי תנאים שהממשלה בזמנו התוותה, הכיוון הלך להסכמת הורים אבל יותר מובנית,

בטופס שבו גם הפרטים של המיקום של ההופעה, של המעסיק נמצאים, וגם ציון שיש זכות להורים לבוא ללוות אם הם רוצים, כי בכל זאת הליווי זה לא כמו לתת הסכמה בכתב. יש גם אפשרות במקרים של קשר מתמשך לעשות את זה בצורה יותר קלה של מסרון או בדרך דיגיטלית. היו עוד כל מיני הוראות. לא ניכנס לכל הפרטים אבל בגדול זו המטרה של ההסדר וכנראה הצורך באמת קיים. אני חושבת שכן כדאי לשמוע בקצרה את המשרדים. מישהו מכם מתנגד לחוק הרציפות? עילם שניר ממשרד המשפטים. אני רק אציין את החלטת ועדת שרים לחקיקה שהייתה לגבי החלת דין הרציפות, אז ההחלטה הייתה שהממשלה מסכימה להחיל דין רציפות בכפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמה עם משרד העבודה ועם משרד המשפטים. מאה אחוז, בסדר, אז אני מבין שאף אחד לא מתנגד, אז אנחנו מסכימים, מצביעים למרות שלא צריך להצביע פה, אני מניח.

מצביע יחידי כי אין פה אף אחד מחברי הכנסת. אני רק אגיד שרון כץ כמובן מסכים וזה חלק מהתנאים להחלת רציפות. מאחר וכל משרדי הממשלה תומכים בנושא, אז אני מצביע בעד וחוק הרציפות יחול.

זה עולה למליאה ואז היא תחליט אם להחיל רציפות.

תודה רבה לכולכם.